בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת המדע והטכנולוגיה. על סדר-היום: הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון - הגנה על קטינים בפני תכנים פוגעניים באינטרנט), התשע""ט-2018. ראש הממשלה הבהיר שהוא אינו מסכים להטלת רגולציה על האזרח, ולכן עשינו מספר שינויים בנוסח.